שלום לכולם, אני מבקש לפתוח את הישיבה בנוגע להתנגדויות. אני מבקשת הצעה לסדר.

הדבר הזה פשוט לא ראוי ולא מתקבל. על הצעד שנקטנו בו היום וננקוט בו גם מחר נדבר בהמשך במסגרת

מהרגע שחבר הכנסת רוטמן קיבל לידיו את פטיש היושב-ראש. בכל הנוגע לזלזול ולדוגמה אישית, אני חושב שלא מכם נכון ללמוד אחרי הזלזול - - כן?

לחשוב שיש כאן הצעת חוק שבלעדיה הממשלה לא מוקמת כמו שקורה בעניין הנורבגי. יושב יושב-ראש ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת,

יודע היטב שאנחנו מנהלים פה קרב איתנים בתנאים לא פשוטים, איך נאמרות כאן חצאי אמיתית. שמעתי היום אדם, שאין

יש פה העצמת כוחה של הרשות המבצעת תוך רמיסה של הרשות השופטת והחלשת כוחה של הרשות המחוקקת וזה מביא אותנו לחוק הנורבגי. גם בעניין הזה,

אמרנו שנשתדל להשתמש בביטוי הזה למרות שהוא יותר ארוך, גם בעניין הזה הפרוצדורה פוגשת את

הייתי ממשיך לתת עוד דוגמאות, אם הייתי זוכר מי התמנה אצלכם לאיזה תפקיד. אבל פירקתם ככה את כל משרדי הממשלה. כשהיינו קטנים בבית הספר היסודי, הזכרתי במליאה את התוכנית

ככה חשב יצחק שמיר עליו השלום ב-92, ככה חשב נתניהו ב-99, ככה חשב נתניהו גם ב - - - וככה חשב העם ב-1 בנובמבר השנה ונכבד אותו.

אנחנו מכבדים אותו ואנחנו מכבדים גם את

מי דיבר על לחסום? גם זה, אדוני היושב-ראש, סממן של דמוקרטיה.

לכן ראית אתמול בערב את כמות המפגינים.

לכם? את לא צריכה להודות על שום דבר. רק רציתי לוודא. אתם רק צריכים להשתתף, לא רק בהפגנות, אלא גם בשיח פה.

אני אומרת לכם, לו באמת הייתם רוצים לקיים דיונים, דיונים מתקיימים בצורה סדורה ועל פי הכללים. לצערי אתם לא עומדים בזה, תודה.

אומר כמה מילות פתיחה ואחר כך לגבי ההסתייגויות. אומרים שמרוב עצים לא רואים את היער. במקרה הזה, רואים את

אני זוכר ויכוחים קשים מאוד שהיו לנו כחברי אופוזיציה מול חבר הכנסת יעקב אשר. אני זוכר פגישות אצלו במשרד, אני זוכר שבאותם מקומות ששכנענו,

לא כל מה שרצינו קרה,

מה היה בסיפור

כדי להזכיר, נחזור להצעת החוק ולדברי ההסבר שהוא נתן להצעת החוק שלו,

ל-60:60 ולכן היא לא עברה בסוף.

יש פה הזדמנות עכשיו ליושב-ראש הקבוע לממש

עכשיו מפתיע אותי שאחרי שפעלנו ללמוד מכם אתה אומר לי שאתה לומד מאתנו, אני לא מבין. התבלבלתם? אותי לימדו בבה"ד 1: "אותי תראו וכך תעשו". "ממני תראו וכך תעשו". אז איפה דוגמה אישית? לא יודע, לא הייתי בבה"ד 1. טייסים זה משהו אחר? זה ב"ס 12, לא בה"ד 1. דוגמה אישית לא חל עליכם? נהפוך הוא.

כרגע יש הסכמה דיונית לאפשר שעתיים להנמקה של התנגדויות,

אתה מוזמן בשמחה רבה אחרי שיסיימו. נותנים

גם את זה הוא אומר שלמדו מכם.

מה הוא הביא את חוק-יסוד - - - רק את החוק שכמעט עבר על חודו של קול אחד, הוא לא הצליח להעביר את החוק הזה? רק את החוק הזה?

אדוני יושב-ראש הוועדה הזמני, ממלא המקום הקבוע,

זה לא "אתנו" זה עם הציבור כולו. אדוני היושב-ראש, מה שנעשה עכשיו, זה פשוט נעביר את כל התחושות הרעות האלה לצד השני. מה נרוויח מזה? זה מה שאתם רוצים? מה זה?

לקחת את כל מה שהרגשנו 30 שנה ולהעביר לצד

ראש הממשלה הוא נושא את האחריות, לטוב ולרע. הוא לא החלש פה עכשיו?

באירוע, זה לא אירוע רגיל.

תפקידו של ראש הממשלה לבין חובתו להוביל אג'נדה. אני לא יודע איך אפשר ליישב את זה בדרך הזו. אני

זה כמעט דיסוננס קוגניטיבי אם אדוני היה מקפיד בכבודו של הייעוץ המשפטי לכנסת. כל המהלך כולו מתנהל תחת הכותרת של אני ואפסי עוד. שאני לא זקוק לייעוץ משפטי שיראה את מורכבות הדברים. כשפורום קהלת נכנס בנעליו של הייעוץ המשפטי של

אגב, תעדכן את סגלוביץ' לגבי מה דרשוביץ חושב על משפט נתניהו,

אז כדאי שתזכרו את זה גם בעניין הזה. אז רצוי שמן הראוי אוכל להשחיל משפט.

אם הסיכום הופר והאופוזיציה לא מקבלת שעתיים

אני רוצה שתיזהר בלשונך. תיזהרו בלשונכם.

אתם באמת צריכים ללמד אותנו להיזהר בלשוננו.

שלכם שבמסיבת יום העצמאות אמר לא